אנחנו מתחילים דיון נוסף בוועדת כלכלה בפגרה, לקחנו רק את הנושאים הדחופים על סדר היום, ושלא תהיה פגיעה באזרחים בשל יציאת הכנסת לפגרה. הנושא עכשיו לדיון הוא, הפיצוי ללולנים שנפגעו מהתפרצות שפעת העופות. קיימנו פה דיון, ראינו מהלכים של הממשלה, והתחייבות לפעול ולהאיץ בשבועות הקרובים את השלמת הפיצויים. ביקשנו גם נתונים כמותיים ומספריים, איפה הדברים התקדמו ביחס לדיון הקודם, קיבלנו גם נתונים, חלקם חסויים לפי שמות ומשפחות. הדיון הזה יהיה קצר ביותר, בלי הרבה דיבורים, בעיקר עדכון של הממשלה, ואולי כמה התייחסויות ונסכם. יוסי שטיינברג, מנהל תחום תמיכות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, תן לי תמונה כללית, מה קרה מאז הדיון הקודם, מה ההתקדמויות ואיפה הפערים? אדוני היו"ר שלום, אני שמח על ההזדמנות לעדכן אתכם לגבי ההתקדמות של הדברים, לפני הדיון הקודם ובטח מאז הדיון הקודם, משרד החקלאות עובד בצורה מאוד, מאוד אינטנסיבית, כדי להמשיך ולשלם את הפיצויים לחקלאים שנפגעו בשפעת העופות, והנושא הזה אכן מתקדם. אני שמח לומר שמתוך 85 בקשות בסכום כולל של 36 מיליון שקלים שהוגשו למשרד, 27 מיליון שקלים כבר הושלם התשלום שלהם,

ההגשה והתשלום עצמו כבר הושלם לגבי 27 מיליון שקלים, הכספים האלה כבר יושבים בחשבונות הבנק של המגדלים. 85 בקשות? הוגשו 85 בקשות בסכום של 36 מיליון שקלים. וכמה בקשות אושרו? אושרו כ-80 בקשות, כבר הוגשו. 80 אושרו?

שזה מסתכם ב-27 מיליון שקלים?

55 בקשות בסכום של 27 מיליון שקלים, לא רק אושרו, אלא כבר הסתיים התשלום שלהם, הכסף כבר יושב בחשבונות הבנק של המגדלים. בנוסף, עוד 5 מיליון שקלים, שהם עבור 25 בקשות, המסמכים שלהם,

הגיעו בימים האחרונים,

ואנחנו עובדים בצורה מאוד, מאוד אינטנסיבית, כדי לסיים את התשלום שלהם. מה שאומר שבתוך ימים בודדים, כבר נהיה במצב של 32 מיליון שקלים, עבור כ-80 בקשות מתוך ה-85 בקשות, כבר מסתיים התשלום שלהם. נניח בעוד שבוע 80 בקשות מתוך ה-85 ישולמו? נכון, נכון, שזה קצב עבודה מאוד אינטנסיבי. החמש האלה, מה הסיבה שאי אפשר גם אותם לשים?

לגבי ארבע מהן, אנחנו ביקשנו השלמת מסמכים מהמגדלים, מקרים יחסית ייחודיים, אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם המגדלים, המגדלים יודעים בדיוק מה המסמך או המסמכים שאנחנו נדרשים לקבל כדי להשלים, אנחנו בקשר איתם, ככל שיש בעיה מסוימת הם פונים אלינו. אנחנו יודעים הרי בסוף, שהחמישה האלה יקבלו כסף רק יש עוד כמה בירוקרטיות, האם בגלל חג הפסח, אפשר לתת להם מקדמה של 30%, 40%, גם אם זה יהיה התחשבנות סופית אחרי החג? אנחנו מאוד מתקדמים

באף אחת אנחנו לא רואים איזו שהיא בעיה אקוטית שתמנע את התשלום, אנחנו מתקדמים איתם, ככל שתהיה איזו שהיא בעיה, אז בהחלט נמצא לזה פתרון. אני כן יוכל לומר בהקשרים האלה, בדיון האחרון יו"ר הוועדה ביקש לעלות את נושא המקדמה, ואני יכול לומר שהמשרד פועל בצורה כזאת, שכל סכום שאפשר לשחרר אותו משחררים אותו מיד, כלומר מצד אחד תשלום משולם למגדלים אף ורק אם הובהרה הזכאות שלהם, אין תשלום אם לא הובהרה הזכאות, אבל מרגע שמובהרת הזכאות התשלום יוצא מיד, גם אם המשמעות היא למשל, שמגדל אמור לקבל סכום מסוים וכרגע יש וודאות לגבי חלק מהסכום. אנחנו לא מחכים להשלמת הסכום, אנחנו משחררים מיד את הסכום שלגביו הובהרה הזכאות, ובמקביל בודקים את היתר, ובדרך הזאת אנחנו בעצם מיישמים את הקווים המנחים שהעלה יו"ר הוועדה בדיון האחרון, כדי לאפשר ולהקל על תזרים המזומנים של המגדלים כמה שיותר, באופן האינטנסיבי הזה אנחנו עובדים. מתוך הסוגייה הזאת שתיארת, שבה דברים הם במחלוקת, מה הבדלי המחלוקת? 5%? 30%? על מה נסובה המחלוקת? למעשה המחלוקות שהיו בעבר, פתרנו את כולם והזהרנו אותם, ב-5 שדיברת עליהם לא מדובר במחלוקות, אלא במסמכים מסוימים שמגדלים היו אמורים להעביר ועדיין לא קיבלנו אותם, ואני מאמין שהם יעבירו את זה בימים הקרובים, לא שמענו מאף מגדל איזו שהיא בעיה עקרונית. זאת אומרת שאם אני מחשב ככה חישוב גס, אז אותם 85 בקשות בממוצע, מול 36 מיליון שקל, מה הסכום הכולל שעומד לרשות הפיצויים האלה? הסכום שאמור להיות משולם עבור כל ה- 85 בקשות הוא כ- 36 מיליון שקלים. כלומר, זה בערך 400 אלף שקל פיצוי למשק שנפגע באומיקרון? כשכמובן יש הישנות גדולה ממשקים שבהם - - - למה לא חישבתי טוב? אנחנו מדברים על 85 בקשות, חלקן מאחדות מספר לולים? כשאומרים בקשה זה לא לול אחד, זה יכול להיות כמה מגדלים שהם שותפים?

זה יכול להיות גידול משותף בלול ראשי שנעשה במסגרת גידול משותף. אבל הבקשה הוגשה ביחד עבורו?

ולכן יש הישנות גדולה ממקרים של מגדל שמקבל כמה אלפי שקלים או כמה עשרות אלפי שקלים ועד לסכומים גדולים הרבה יותר, תלוי כמובן במספר העופות שנכללים באותו הלול ומספר העופות שהושמדו באותו הלול. אז אני רוצה ללחוץ איתך יד ולדעת, שתוך שבוע נוסף כל ה-80 ישולמו? זאת בהחלט הכוונה שלנו, כמו שאמרתי כולנו במשרד עובדים בצורה מאוד קשה,

ועל הארבעה, חמישה אתה עובד פרטני ומנסה לפתור גם אותם, וככל שתוכל גם שם לתת מקדמה לפני החג? אנחנו בהחלט עובדים עליהם בצורה אינטנסיבית,

אני לא רואה סיבה שהם לא יעבירו לנו את המסמכים בימים הקרובים. ה-85 בקשות ממצות את הבעיה או שיש כאלה שלא הגישו בכלל? לנו לא ידוע על כאלה שלא הגישו ולא הייתה סיבה, כי מאז האירוע באמת עברו הימים שבמהלכם היו אמורים להגיש, למיטב ידיעתנו אלה הגורמים שהתכוונו להגיש, כל מי שאמור לקבל פיצוי לא הייתה סיבה שלא יגיש את זה למשרד. יופי. מוטי אלקבץ בבקשה. מה שאני רוצה להעמיד שוב פעם על דיוקו, זה את הנתון של ה- 35 מיליון שקלים ל- 85 מגדלים, החלוקה היא לא חלוקה שווה קודם כל, זה לכלל הנזקים בכל הארץ,

לולי ענק של הודים, רבייה קלה, רבייה כבדה, פטם. מרגליות זה סדר גודל של 15 מיליון.

אנחנו לא עשינו דיון על מרגליות, על כל הלולנים. כי חשוב מאוד, אני מבין שהדיון נסוב סביב הנזקים - - - מה שכן, מה שהוא יודע לשלם, מה שדיברתם על עקיפי וזה זה בעיה אחרת שלא נידונה פה. היא אמורה לעלות לדיון כאן לא? היא תעלה, אתה יודע הבעיות שלנו בסוגית החקלאות לא יפתרו. אבל עם כל ההערכה ויש לי הערכה גדולה מאוד ליוסי, אני חושב שהיו צריכים להיות כאן עוד גורמים שמטפלים בנושא של נזק עקיף, על החישובים של הנזק העקיף. בוא, בהוגנות, הדיון הזה מבחינתי היה לקבל עדכון, שיוסי עשה את עבודתו, ומה שיש לו לשלם שולם. הבעיות הבירוקרטיות שעלו פה, שאנשים לא הגישו, ולמי לשלם, לזה שנתן את הלול,

אז יחסית הוא עשה פה התקדמות מאוד, מאוד יפה. סוגיות מדיניות הם לא בתחום אחריותו, אני חושב שזומן לכאן נציג אוצר, אנחנו אישרנו לו בסוף לא לבא? לא אישרנו להם לא לבוא, זה לא פעם ראשונה, אבל אתה יודע, אומרים בירוחם נפגש בסיבוב, אז מי שלא יכבד את הוועדה, אנחנו נפגוש אותו בסיבוב. עד אז אני רוצה באמת לשבח אותך יוסי על העבודה הנמרצת, ועל הגישה שלך, האנושיות והמסירות, אני מניח שאתה לא לבד, יש צוות של אנשים אחריך שבודק. בהחלט אדוני. אז אני באמת מוריד בפניהם את הכובע, שרצתם קדימה ושילמתם, אני רק מבקש ממש שתנסה עד החג, שכל 85 הבקשות קיבלו משהו, ומי שעוד בספק שיקבל מקדמה. ענבר בזק היא לוחמת גדולה למען הלולנים ובמיוחד מי שנפגע בשפעת העופות, אני אתן לה את זכות הדיבור, ענבר.

אז אני גם רוצה להודות לך יוסי, וגם לך יו"ר הוועדה מיכאל, שבאמת רואים התקדמות מאז הדיון הקודם, ואני מאוד, מאוד שמחה שהתעקשנו לקיים את הדיון הזה בפגרה, כי באמת היה חשוב הנושא של החג, שכולם יקבלו את הפיצויים לפני החג. אני רוצה לשאול שאלה, הניירות שיש פה וככה נתתי ליו"ר תוך כדי הדיון, אני דרך הוועדה ביקשתי את הנתונים של משרד החקלאות לפי משק, זה לא מוצג במסמכים של הוועדה כי זה דיסקרטי, אבל היה חשוב לי באמת לעשות השוואה בין מה שמשרד החקלאות מדווח שהמשקים פוצו, וקיבלתי גם את הדיווח מהמושב עצמו, ממרגליות גם לפי משק, ולראות שיש התאמה בין הסכומים שאתם מדווחים שפיציתם, לבין הסכומים שהלולנים מדווחים שקיבלו. אז אין לי פה את כולם, כי לא כולם דיווחו לי, חלקם דיברתי איתם בטלפון. אני יכולה לתת דוגמא של משק אחד, שבמסמך שלכם כתוב שהפיצוי הוא 49,742; לא ברור לי אם זה סכום שאושר, כי אתה אומר שכבר הרוב הועבר, אבל הוא מדווח שהוא קיבל עד עכשיו 4,020 שקלים, אז יש פער מאוד, מאוד גדול ולכן אני רוצה להבין, כי אתה אומר שמה שאושר כבר הועבר. כל הסכומים שמופיעים ברשימה שהעברנו, הם סכומים שאכן שולמו, אכן הועברו, יכול להיות כמה מקרים לגבי זה, א' יכול להיות מקרה של סכום שהועבר אתמול - - - לא, דיברתי אתו הבוקר, ממש בשעה 10:00 הבוקר. בהחלט יכול להיות מצב שהסכום הועבר אתמול והוא יראה את זה למשל היום בצהריים, זה אפשרות אחת, אבל עוד פעם, כל מקרה שהוא מקרה פרטני, כמובן נשמח לקבל את הפרטים שלו ולבדוק אותו. התמונה אבל היא כזאת, ה-55 קיבלו תשלום מלא? נכון, ה-55 שמופיעים ברשימה. וה-25 נעבוד תוך שבוע שיקבלו גם תשלום מלא? אכן כך, תשלום מלא. וה-5 יטופלו פרטנית להסיר את החסמים, או שניתן להם מקדמה או תשלום מלא. יש לי עוד שאלה, הסכומים האלה, האם הם כוללים את הנזק הישיר, או גם את העובדה שבמשך מספר חודשים עכשיו הם לא יוכלו לגדל ואז איזה שהוא פיצוי על אובדן הכנסות? הסכומים האלה כוללים את הנזק הישיר, הם סכומים שניתנים מכוח פקודת מחלות בעלי חיים, שבעצם מאפשרת תשלום עבור ההוצאות הישירות. הנושא של ההוצאות העקיפות, הן באמת נושא נפרד כמו שאמר היו"ר, הסכומים האלה הם סכומים בגין ההוצאות הישירות, שנעשים מכוח פקודת מחלות בעלי חיים. שזה כולל את העופות, הביצים והתערובות או רק העופות והביצים? זה כולל את העופות, ודברים אחרים שציינת הם בגדר של הוצאות עקיפות. אז זה כולל רק את העופות. אני רוצה מוטי, תן לי מבט, אני אומר כך, נזק ישיר טיפלנו טוב, נשאר לנו שבוע ששולם, הנזק העקיף, מה החוק ומה המצב כרגע?

אני יכול לתת לך רקע בהשוואה לביטוחים בקרן לנזקי טבע בנוגע לסלמונלה, ניוקסל, מחלות שמבוטחות ובגינן אנחנו מקבלים פיצוי, שם בפוליסה אנחנו מכניסים גם נזקים עקיפים שכוללים גם את הימים שבהם נמנע מהחקלאי לגדל והוא מקבל על זה פיצוי, אני חושב פיצוי הוגן שהפוליסה מכסה. לשפעת עופות אין? שפעת עופות זה בפקודה, זה פקודת צער בעלי חיים. אבל בביטוח, אין ביטוח לשפעת עופות?

זה המדינה.

למה אין.

למה לסלמונלה כן ולשפעת העופות לא? אני אומר לך, בסלמונלה 65% מהפוליסה אנחנו משלמים מהפרמיה, ו- 35% המדינה, בניוקסל זה המדינה נותנת 80% ואנחנו 20%. בשפעת העופות זה 100% המדינה, ולכן היא מכסה רק את התמותה של העופות, היא לא מכסה את ההוצאות הנלוות. היא עשתה את הביטוח של עצמה? אנחנו היינו מאוד שמחים להיכנס לאיזה שהוא תהליך שבמסגרתו נבנה פוליסה מוסכמת, שבה גם אנחנו ניתן את חלקנו. מכיוון שלא הייתה פוליסה, אז מה עכשיו בעצם התביעה? מה האמירה? איך ייתנו את אותם מרכיבים עקיפים שאין להם גיבוי?

שכאן צריכה להיות מעורבות גם של האוצר, וגם של משרד החקלאות, כדי לתת פיצוי חד פעמי לאירוע הזה. אם זה יוגדר כאסון טבע זה פותר את הבעיה לא?

זה צריך להיות מוגדר כאסון טבע, ואז יש את כל המנגנונים של פיצוי בגין אסון טבע. אבל יש כאן תחנות מיון שלא עבדו שם, שהיו סגורות בגלל השפעת. יש נזקים עקיפים, כן. יש נזקים כבדים מאוד, בטבלה הזו יש תחשיב של הנזק, אני חושב שככל שהמדינה תרצה, אנחנו נהיה שותפים, נשמח להיות שותפים בפוליסה משותפת, שתכסה גם את ההוצאות העקיפות, שנגרמות בעקבות האירוע הזה. אין ספק, במקרים מסוימים, הנזקים העקיפים הם גבוהים יותר מהפיצוי שניתן, במיוחד בלהקות מבוגרות, שבהן בתקופה שנמנע מהמגדל לגדל מחדש, אז הנזק הוא גדול מאוד. הבנתי, אין פה את הגופים שישיבו לנו, אבל כן יוסי. בדיון האחרון, הוועדה העלתה מספר אפשרויות, מספר מנגנונים שיכולים לתת מענה לנושא של פיצויים עקיפים, במשרד החקלאות בחנו לעומק כל אחד מהמנגנונים, זה כולל את חוק פיצוי נפגעי אסון טבע, ואת פקודת מחלות בעלי חיים, שבשני המקרים האלה, שבהם מדובר בחקיקה ראשית, כשאנחנו מנתחים אותם אנחנו רואים אותם כפחות מתאימים לנושא הזה. אבל כן מנגנון נוסף שהוועדה העלתה שהוא מנגנון הביטוח, הוא מנגנון שבהחלט יכול להתאים. משרד החקלאות העביר למשרד האוצר פנייה בנושא הזה, שבעצם כוללת שתי חלופות לנושא שהועלה פה, לנושא הביטוחי, שתתהיה פוליסת ביטוח, כמו ששאל היו"ר ובצדק, למה זה קיים בנושאים מסוימים ולא קיים בנושאים אחרים, אז משרד החקלאות בהחלט העלה כמה אלטרנטיבות לנושא הביטוח, כדי שכן יינתן מענה לנושא הביטוח, ובצורה הזאת אנחנו נקים תשתית, שמאפשרת לתת מענה למקרים הבאים, כדי שבמקרים הבאים נושאים של שפעת העופות מהסוג הזה, ולכן היו שתי חלופות של המשרד לתת מענה. זה כלפי הבאים זה הפקת לקחים, אבל מה המצב עכשיו איך פותרים?

בהקשר הביטוחי באמת העלנו את שתי החלופות, העברנו אותן למשרד האוצר, עם מנגנון ברור ומפורט. אפשר בפתרון הזה שיוזמים מול האוצר, שאם עשו ביטוח, יינתן פתרון רטרואקטיבי פה? לנושא של הרטרואקטיבי, פוליסת ביטוח לא נותן פתרון רטרואקטיבי, אבל כן העלנו גם הצעה שנותנת אפשרות לפיצוי רטרואקטיבי, לא במסלול של הביטוחי, אלא פשוט מסלול של פיצויים שמאפשרים תשלום רטרואקטיבי על הנזקים העקיפים שנגרמו. בהסתמך על מה? אם אפשר לתת את הפיצוי הרטרואקטיבי על נזקים עקיפים, על מה מסתמכים? בהסתמך על בדיקה, על אישור משפטי, ועל תקצוב מתאים, על הרקע הזה העלנו את ההצעה. אז יש נכונות ועובדים על הפיצוי העקיף? גם בנושא של הפיצוי העקיף כן, אנחנו בהחלט העלינו את הקווים המנחים בנושא הזה, וכשאנחנו נקבל את ההתייחסות המתאימה ממשרד האוצר בהקשר של התקצוב, נוכל בהחלט לקדם את זה. ומה האומדן שלכם לעלויות העקיפות? לגבי הנושא של פוליסת הביטוח, אז פה מדובר על שתי חלופות, העלות של אחת מהן היא 7 מיליון שקלים והעלות של השנייה היא 17 מיליון שקלים, אם תרצה אני אוכל לפרט על ההקשרים של כל אחת מהן. אין צורך כרגע. לגבי הפיצויים העקיפים, אומדן עלות בשלב הזה הוא 10 מיליון שקלים. אחרי זה תשבי אתו ענבר, את יועצת הלולנים שלנו, את יודעת נדיבה וקמצנית,

לויט מה רצית להגיד? רציתי רק לומר, שבהינתן שתהיה הסכמה בין החקלאות לבין האוצר, להפעיל מנגנון ביטוח לנזקים העקיפים, אז היה כבר בעבר במקרה של ברוצלה שהייתה מחלה בבקר, שנתנו אקסגרציה למקרה הקודם. רטרואקטיבית?

זאת אומרת האוצר ספג, זה לא חברת הביטוח? אני לא יודע מי ספג, אבל שהייתה הסכמה בין החקלאות לאוצר. אז היה תקדים. היה תקדים. ואתה מכיר את התקדים יוסי? לויט ישלח לך את המסמכים הרלוונטיים. אני אשמח לקבל אותם,

מעבר לנושא של המנגנון עצמו, אנחנו מסתכלים על התכלית, על המטרה שבעצם הציבה בפנינו הוועדה, המטרה היא א' לבנות תשתית למקרים עתידיים איך לתת מענה. אז השלמה בין 7 ל-17 מיליון שקלים השלמה תקציבית, כדי לגמור את האירוע הזה. זה לגבי הביטוח, ולגבי הפיצויים על האירוע האחרון שקרה, האומדן מדבר על סדר גודל של 10 מיליון שקלים כן. אז יאללה, בוא נברך על המוגמר, באמת אני אפרגן לכם אם אתם תמצאו את הכסף המשלים, וטיפלתם. כפי שציינתי, העברנו את זה לאוצר, וכשנקבל את ההתייחסות נוכל כמובן לקדם את זה. אנחנו נדאג לעקוב אחרי הדבר הזה, וזה יופיע בסיכום הוועדה. איתן דוידי, ארגון מגדלי העופות. תודה אדוני היו"ר, אני רוצה להגיד כמה דברים, דבר ראשון, כשמדברים על הנזק הישיר צריך להבין, שהכסף שמגיע לחקלאים, זה לא כסף שהולך לחשבונות בנק שלהם ובו הם חיים את חייהם. הכסף הזה הולך לחידוש הלהקה שהושמדה, ומה גם שהם צריכים להוסיף עוד 30%-40% מעבר למה שהם קיבלו כדי לחדש את הלהקה שלהם. זה לא נותן להם שום מענה כלכלי, לעבור את הימים או את השבועות והחודשים שעוברים עליהם ושיעברו עליהם בהמשך. אני חושב שאנחנו התכנסנו פה למטרה מאוד ברורה, שאנחנו מדברים פה על נזק עקיף. הנזק העקיף פה זה צריך לתת את הפתרון, את המענה לצרכים המיידיים של החקלאים פה, אין פה שום פתרון של נזק עקיף כרגע, אין שום כוונה כרגע מהאוצר לתת שקל אחד ממה שאני מבין, אני בשיחות יום יומיות עם יוסי, האוצר אפילו לא מגיב על העניין הזה, ואני רואה שאנחנו הולכים לחג הפסח, אחרי ארבעה חודשים שהחקלאים במרגליות לא מכניסים שקל אחד, ואני לא רואה שהם בחודשים הקרובים לא יכניסו שום כסף לחשבון. יש חקלאים שעומדים מול שוקת שבורה שהפיצוי עדיין לא הגיע להם, אנחנו מדברים באחוזים, בכסף הכסף עדיין לא עבר לכולם, ואנחנו יודעים טוב מאוד יוסי, שאם אנחנו פורטים את זה, מעל 150 חקלאים לא קיבלו כסף, מעל 150 חקלאים נכון להיום לא קיבלו כסף. נכון שהם בגידול משותף, נכון בגידול משותף וזה נקרא יחידה אחת מתוך ה-85, אבל ה-150 חקלאים האלה, הם בתוך ארבעת הלולים שעדיין לא קיבלו שקל. אבל מי שמרכז אותם קיבל, 55 יחידות קיבלו את הכסף. 55 יחידות, 55 חקלאים קיבלו. לא חקלאים, יחידות, בקשות, 55 בקשות אושרו ועוד 25 יאושרו תוך שבוע. גידולים משותפים עדיין לא קיבלו. אבל אם מישהו קיבל, והוא מרכז כמה חקלאים, הוא צריך לשלם להם?

אז זה לא בעיה של יוסי. אבל יוסי עוד לא העביר לו את הכסף.

כפי שציינתי, חלק מהמסמכים הגיעו ממש בימים האחרונים, אתמול או שלשום, והם ישולמו בימים הקרובים ואני מניח שהם יקבלו את הכספים האלה. כל מקרה שמתקבלות האסמכתאות הנדרשות, תוך ימים זה מתקדם ומשולם. אבל זאת לא הבעיה, הבעיה המרכזית היא אדוני היו"ר, שאנחנו מדברים פה על נזק עקיף, הושמדו ביצים מיליוני ביצים נזרקו לפח, הושמדו לולים ואנשים נשארו בלי משכורות, בלי שכר, בלי שום דבר, ואנחנו מדברים פה אם יתנו לנו, על מה שהושמד, על העופות שהושמדו שהם צריכים לחדש אותם עכשיו. אדוני היו"ר, אנשים מגיעים לחג עם בטן ריקה, אנשים מגיעים לחג בלי כסף ועם עוד הרבה הוצאות כדי לשקם את הלול שיש להם. האוצר לא מגיב, כי האוצר זה לא מעניין אותו, אנחנו הפכנו להיות כבר נטל על האוצר, צריך לפנות אותנו משמה אולי, אולי בואו תפנו אותנו, תתנו לנו תקציב ותפנו אותנו, או שתתייחסו אלינו כמוצר קדמי של צה"ל. תעשו איתנו משהו, אל תשאירו אותנו בין השמיים לארץ, האוצר 21 יום לא מצא זמן לבוא לתת מענה פה, ליו"ר הוועדה אם הוא מוכן לשים כסף או לא. 21 יום כל המנגנון הזה לא יכול היה לתת מענה? הם מביישים אותנו ואת היו"ר, אף אחד מהם לא טרח להגיע לפה,

כי אנחנו נטל על המדינה הפכנו להיות. מי אנחנו בכלל, חקלאים שישבו 60 שנה על הגבול, מי אנחנו בכלל? תתפנו משמה עכשיו, אתם לא רלוונטיים, עשיתם את שלכם, אני המוצב הקדמי של צה"ל, צה"ל אחרי, אין צבא לפני, אני הגבול, וככה מתייחסים אלינו, מדינת ישראל 2022, בושה, בושה, בושה. תודה איתן, ואתה דיברת בכאב ואני אפשרתי את זה, אני אגיד לך את האמת אבל, שאני באירוע הזה מפריד בין מה שבכוחו של יוסי לעשות והוא עשה טוב, ויעשה טוב. רק מילה אדוני היו"ר, יוסי ואני 24/7 בשיחות, אני רק רוצה להגיד מילה טובה, באמת אין לי מילים, גם בתשע בלילה הוא מתקשר, ממש אבל יוסי הוא החולייה היפה בכל הסיפור, הוא הפנים היפות של הסיפור.

יש פנים מאוד מכוערות בסיפור הזה. איתן, אנחנו לא נוותר גם על פיצוי עקיף, ואנחנו נלווה אתכם, אנחנו רצינו שייכנס תשלום ראשון לחשבונות, ואתה צודק שהוא לא הולך לחיים השותפים, הוא הולך לשיקום הלול, אבל רצינו שכסף ייכנס, וביעד הזה עמדנו ביחס, ויוסי היה פה דרמטי ואני נותן לו את כל ההוקרה. זה שאין פה אף נציג אוצר בכיר, או נציג חקלאות בכיר - - - יוסי הוא בכיר לא? מבחינתנו הוא הכי בכיר שיש. אני אוכל להתייחס לכל נושא שנוגע למשרד החקלאות, ואני פה לרשותכם לנושא הזה. אז האוצר עשה דין לעצמו, הוא לא נמצא פה, אנחנו פתחנו בזה ואמרנו, יש לנו דרכים להתמודד גם עם התעלמות.

אני רוצה להוסיף עוד שאלה אפרופו שאתה יכול לענות על כל שאלה. דיברת על זה שהכסף הולך לחידוש הלול, אבל אני הבנתי שעדיין גם לא מאשרים להם להכניס עופות, אז הם בכלל לא יכולים להתחיל לגדל? אני רוצה לתת לעוד אנשים, יוני יעקובי. אדוני היו"ר, קודם כל תודה רבה על כל מה שאתה עושה, עשית ותעשה למען החקלאות. לי קוראים יוני יעקובי, אני בן 54,

נולדתי במרגליות, סביר להניח שאני גם אמות, תרשו לי לדבר על הבעיה שלי הספציפית בלי שאף אחד יכעס עלי. אבא שלי זה מאלה שעדיין לא קיבל שקל, בן 82, 65 שנה גר במרגליות, גידל ילדים, לא קיבל שקל, אתם יודעים למה? כי לפני שבוע אמרו בכותרת של המכתב ששלחת יש מספר לא נכון של האישור בנק, תתקן אותו.

מחכים עד יום ראשון, אין כסף. מתקשרים למי שמטפל, סליחה יוסי, מתקשרים למי שמטפל, ב- 14:30 הצלחנו לתפוס את מי שמטפל בזה, והוא אומר 'תשמע מר יעקובי' - וזה אני מדבר אבא שלי לא יכול 'אישור ניהול ספרים שלך ייגמר ב- 31 למרץ 2022, אז אנחנו לא יכולים להתחיל לנהל את התביעה שלך'. זה ייגמר, לא נגמר; ייגמר. אני אומר להם 'תגידו אתם נורמליים, אתם השתגעתם? מישהו השתגע? לא נגמר האישור, אני מדגיש את זה - לא נגמר, ייגמר ב-31 למרץ 2022'. עד שאני התקשרתי למשרד, ועד שנסגר המשרד, רק למחרת, ואבא שלי תקוע רק על דבר כזה, בן 82 שחי רק בשביל הדברים האלה. אני מגדל נשירים, כל מה שאיתן אמר זה נכון.

תסלח לי אדוני היו"ר גם אם זה לא קשור, אני יש לי שטחים נושקים לגדר, 50 מטר מעלי עמדה של חיזבאללה, אני רק מגיע יוצאים לי שניים עם נשק, אני אראה לכם את זה, שי שטרן בשידור ראה את זה, מקללים אותי ערב,

ואני סותם את הפה,

כי לימדו אותי איפוק זה כוח. ולמה אני אומר את זה, כי כשהתחיל ב-19 לחודש עניין שפעת העופות, שני חברים אמרו לנו, תשמע יוני, בוא נסגור את המושב, אין יוצא, אין נכנס, עד שלא יסגרו איתנו את הכול. אני הטיפש שאמרתי להם, חבר'ה זה מדינת ישראל, זה חוק, מה קרה לכם, יתנו לנו, יעזרו לנו. אנשי מרגליות, סליחה אני אשם, אני יוני יעקובי שלא נתתי לסגור את המושב ביחד עם איתן, שאף אחד לא ייכנס ולא ייצא, עד שלא נקבל מה שצריך. אנחנו לא אשמים בשפעת העופות, היה אירוע באגמון, חסרי אחריות לא דיווחו שבוע, ואנחנו אכלנו אותה. אנחנו לא אשמים, אנחנו לא השודדים, אני לא יוקר המחיה אני לא כלום, אני מגדל פירות בשלושה שקלים, אני אביא לכם חוזים שלי 10 שנים אחורה, למעט שנה שעברה שהייתה שנה חריגה. אני יוקר המחייה, יונתן יעקובי, אני דור שלישי, אני אדאג שהבן שלי לא יהיה דור רביעי בחקלאות, אני אישית אדאג, יהיה מאבטח בקניון, לא יהיה חקלאי. אני עבריין, אני גוזל המדינה אני, אני, אני מתבייש להגיד שאני חקלאי, אני מתבייש להגיד שאני גר במרגליות שאני שומר שמה, תבואו לשטח שלי, תראו איזה קללות אני מקבל משני האלה שמה שעומדים עלי. יוצאים עם נשקים שלופים, עם אפוד, לא מפחד מהם. יוני אני אבוא. אתה מוזמן. ותודה שאמרת את הדברים. יוסי יש איזה פתרון? למה צריך אם זה בתוקף עד סוף החודש, למה לעצור לו את התשלום? יש לו מסמכים בתוקף. ציינתי שבפועל מרבית המגדלים כבר קיבלו את הכספים, ואני יכול לומר שרבים מהם, ואולי אפילו רובם, מגדלים שמחזיקים באישור ניהול ספרים עד ה- 31 לחודש, עד ה- 31 למרץ, חלק גדול מאוד. לכן אני אומר אני לא מכיר את פרטי השיחה שהיו. אתה לא מכיר אותו אישית, את הסיפור שלו? בהחלט אני לא מכיר, אכן, עצם זה שאישור ניהול ספרים הוא עד ה-31 למרץ זה ממש לא סיבה, ואנחנו משלמים, ושילמנו ונשלם גם למגדלים, לא רק שבוע לפני תום האישור, גם שעה לפני תום האישור אנחנו עדיין ממשיכים ומשלמים. תודה יוסי, אז תטפל בו באופן פרטני. יוסי ששון. אדוני היו"ר, אני יוסי ששון ממושב דלתון, אני בניתי לול במסגרת הרפורמה שרצו, אני בניתי באזור גידול עם היתר של מדינה, עם תשתיות של מדינה, אני עוד רוצה להקדים, אני חלוץ עוד לפני זה, בניתי לול בשטחים שלי מחוץ לאזור גידול עוד מ-2010. ואז ב-2017, 2018 אמרו לי שהלול הזה לא מתאים, זה לול שהוא לא 750, אתה צריך תתקדם. אמרתי להם אין בעיה, יש אזור גידול, אני חלוץ, בניתי עכשיו אני ואחי ואמא זיכרונה לברכה, לול לתפארת המדינה לרווחת העוף, לול סוללות לפי 750, אין לי מכסה לפי 750, אני אגדל אפילו לפי 900. והיום משרד החקלאות מתעלם ממני, הלול שלי באוגוסט היה מוכן, רציתי לאכלס, שאר הלולים לא היו מוכנים, כי גם הם הזמינו סוללות, ומכיוון שאני לא יודע, מקורבים למשרד החקלאות, ומשרד החקלאות טפטפו להם, ניתן לכם מענקים,

ניתן לכם מתנות, תשנו את הסוללות. אני כשרציתי לשנות את הסוללות כבר היה מאוחר, הציוד שלי כבר היה בים, שבוע לפני שהגיע לארץ, הם הצליחו לשנות, עכבו את כל העבודה, עכבו את האכלוס שלי באוגוסט, בדצמבר גם רציתי לאכלס, לא הצלחתי לאכלס, הם עדיין לא סיימו את הלולים, יש עדיין עוד לול אחד שמה מעוכב, בינתיים עכשיו בעוד שבועיים הם מאכלסים והלול שלי לא יכול לאכלס כי אין לי סוללות. מוטי מה הסיפור? הסיפור זה בתקנה 9 בתקנות, שם ניתן לאפשר, המשרד גם במהלך המשא ומתן. התקנה כפי שהיא היום? כפי שהיא היום לא ניתן לאכלס. אז למה אנחנו לא יכולים להביא כמה דברים מוסכמים? אז היום יצא אליך מכתב שמציע איזה שהוא פתרון.

של הנושא הזה, ואני מקווה שתהיה הסכמה גם ממשרד החקלאות, אבל אני רוצה לומר, תראה, זה יוסי ועוד חוות לולים גדולה מאוד בגורן שלא מתאכלסת, והיום שאנחנו נמצאים במצב שבו אספקת הביצים למדינת ישראל מאוימת ולא בגללנו, אז זה בהחלט, אילו הקדימו ונתנו פתרון.

תביאו כמה סעיפים מוסכמים לתקנה ונתקן אותה, ואת המלחמות נשמור לאחר כך. אתה תקבל, אתה גם מכותב לפתרון, אבל כבוד היו"ר אני רוצה, כבר הרמת להנחתה אז אני אציף.

עשרות אם לא מאות משפחות, נמנע מהם לחדש את הלולים, את להקת הלולים שלהם, כיוון שהם לא מצליחים לספק היתר לאזור הגידול, או בכלל אזור גידול שנמצא בתוכנית. התהליך לקבל את ההיתר - - - אתה תבוא אלי למשרד על זה אחר כך בסדר? לא נפרט. גברתי את רוצה להגיד משהו? לא, אבא דיבר, והוא דיבר מאוד יפה ומרגש. יש לך בת חבל לך על הזמן, היא נאבקת למענך מהיום הראשון. זה הפרנסה שלה, אני פנסיונר מהמשטרה, אני יכול לחיות. היא לא עושה את זה בגלל הפרנסה, היא עושה את זה בגלל שהיא אוהבת אותך, היא עושה כיבוד הורים, זה הסיבה שהיא עושה את זה. זה לא רק העניין, אני רואה את אבא שלי, הוא היה בן אדם אחר עם שמחת חיים, בחיים לא הראה לנו צער, בחיים לא הראה לנו שהוא במשבר. זה פעם ראשונה מאז שיצאה הרפורמה על החקלאות, אבא שלי לא רגוע,

הוא ירד הרבה במשקל, הוא נראה לי כבר זקן, אבא שלי פחות מגיל 60, לא סתם אנחנו נלחמים. בעזרת השם אני מקווה לראות אותו בוועדה הזאת שמח בחודשים הקרובים. אנחנו צריכים את העזרה של ליברמן לא של השם. קודם כל השם, אחרי זה אני הולך לעבודה, אבל אנחנו עובדים גם מול אנשים, תמשיכי. אז אני אומרת שאני עושה את זה קודם כל בשביל אבא, בשביל הבריאות שלו, ואני מקווה שיהיה בסדר, שבאמת יצליחו לעזור לנו, כי זה לא הגיוני, אחרי שבנינו ועשינו מה שדרשו מאיתנו, פתאום זה לא בסדר,

כן, אני הייתי בלול כזה מוטי נכון?

אצלכם ממש, ואתה עשית מה שביקשו ממך, ושינו לך את הכללים בלי שידעת, ולא נותנים לך אופק להשקעה, בן אדם השקיע תנו לו אופק, תגידו לו זה תקף. גם מי יחזיר את ההלוואות האלה, אם אנחנו לא יכולים לאכלס מי יחזיר את ההלוואות האלה? גם אני לקחתי הלוואה. אני פנסיה של 35 שנה שמתי שמה, את הדם שלי שמתי שמה, לקחתי הלוואות מהילדים, זה מה ששובר אותי, אני בשביל שהילדים יישארו במושב ויפתחו את המשק ויתקדמו בחיים, בסוף אני לוקח מהם כספים? אנחנו נמשיך להילחם על הדבר הזה, ואני מקווה גם להביא תוצאה טובה, ולראות את שניכם פה איתנו בזמן אחר מרוצים שהתקדמנו. אני רוצה לסכם את הדיון, להגיד את זה כך: זה כמו, פעם הייתה תוכנית קוצים ושושנים. אתה נותן שושנים ליוסי שטיינברג ולכל צוותו, ממשרד החקלאות, מתחום התמיכות, שפשוט עובד יום ולילה ורואים,

מטפל, פותר, יצירתי ועד חג הפסח, ואתה תעדכן אותי אישית בטלפון, ב-SMS, ש-85 בקשות בעזרת השם, עבר להם כסף לחשבון עד חג הפסח, ואני מאוד, מאוד מעריך את הנמרצות, ואת המהירות ואת הנחישות שלך, וזה באשר לתמיכה ישירה, וזה באמת כבוד למחלקה שלך ולצוות שלך. הקוצים הולכים לאוצר, שלא הגיע לדיון הזה, לא שומע את זעקת האנשים שנאבקים על הקיום. שומע אבל חוסם. לא שומע תאמיני לי, מי שישמע את מה שנאמר פה על ידי דוידי ויעקובי וששון, מי שישמע את זעקת האנשים העמלים,

איזה חבר כנסת הגיב 'העצלנים'; אז רשמתי לו על איזה עצלנים אתה מדבר, על מי דיברת? את לא צריכה להגיב לאנשים כאלו, אתם עובדים, אתם אנשי עמל, הייתם שם במבצע ליטני, והייתם שם בפיגוע אביבים, והייתם שם במלחמת לבנון הראשונה והשנייה, ובענבי זעם, ובקטיושות, ובהתקפות טרור ובחדירות, אנחנו יודעים מה עשיתם. אדוני היו"ר, אם יפלו מחר קטיושות במרגליות, אתה תראה שיירה של שרים וחברי כנסת מגיעים להצטלם ליד הקטיושה, ולהגיד כמה יישובי הצפון חשובים, וכמה אנחנו נחוצים למדינת ישראל, וכמה אנחנו השכפ"ץ של המדינה,

וכמה; שנייה אחר כך, שנייה - הם לא יראו אותנו. אבל זה לא פייר, אני הייתי שם בלי קטיושות, זה לא פייר מה שאתה אומר. אני לא רוצה לראות אף פרסונה שלא מוזמנת אצלנו.

תגיד להם אני רוצה אתכם, תבואו לבקר, מקדמה על חשבון קטיושות, תבואו עכשיו לראות אותנו. אבל זה לא יפה מה שאתה אומר. אבל אתה צריך להחריג גם אותה.

אל תגיד דברים, דוידי היינו שם,

ענבר, כשאני מדבר כרגע אני מתכוון לאוצר. אז תגיד אוצר, אל תגיד חברי כנסת ושרים. אני מתכוון לאוצר, לא רציתי לפגוע ענבר, את בין אלה שלקחו והרימו את הכפפה,

את יקירת המושב, את יו"ר המאבק. כמו המורה שצועק על אלה שבאו לכיתה בזמן - למה המאחרים לא הגיעו,

אבל בהזדמנות הזאת, אני רוצה להזמין גם את היו"ר וגם את ענבר לסיור במרגליות. אני עוד אשוב. היינו, היינו בסיור של הוועדה, אני הגעתי אתו, בדלתון ובאביבים, היינו אתו. אני לא פגשתי אתכם במרגליות, אני רוצה להזמין אתכם למרגליות, לסיור במרגליות - - - אנחנו נבוא. להראות לכם את מה שיוני מדבר, על הנקודות האלה, להראות לכם את המצוקה, להראות לכם איך אנחנו עובדים, איך אנחנו קמים בבוקר הבטלנים, איך קמים בבוקר עם שחר, להראות לכם את הכול מקרוב, להזמין את האוצר ולהגיד לו,

אנחנו נבוא, דוידי אנחנו נבוא. יעקובי כן. ציינת את כל מה שאמרת עם מלחמות כאילו עכשיו שקט, אני עוזר של הרב"ש ואני מפקד כיתת כוננות, כל יום הטלפון הזה משעה 23:00, נגיעה פה, ונגיעה פה, אני אראה לכם את כל הוואטסאפים. אני יודע מה זה, הייתי אתכם במוצבים. כל שעה יש התראה, יש פרש תורכי, אביר ג', אביר ב',

שלא תטעו לא שקט, זה מתחת לפני הקרקע. וודאי ידוע, מה אתה חושב שאנחנו לא יודעים מה אויבנו זוממים, מה חיזבאללה עושה על קו הגבול, היינו בקבינט, היינו במשרד הביטחון, מי שלא מבין את החשיבות הזאת של החברה האזרחית על הגבול, שכח את ערכי הציונות. אנחנו פה להזכיר, אני פשוט הייתי בסיכום, אז בינתיים הייתי בשלב השושנים ליוסי וצוותו; עכשיו שלב הקוצים: זה שהאוצר זומן לדיון הזה ולא הגיע - זה ביזיון הכנסת. אני מבקש שייצא מכתב ליו"ר הכנסת על האירוע הזה, שבאים לעסוק בפיצוי במשבר כלכלי, באנשים שנאבקים על הקיום, שזה בכלל לא באשמתם בשל נדידת ציפורים, הגיע אל החקלאות שפעת העופות, דרך אגמון החולה, ואין פה מי שינהיג את הפיצוי העקיף, שזה כסף קטן, 7 מיליון, 17 מיליון שקל, כסף קטן למאות אנשים שמכבד אותם, ששילמו מיסים, שילמו מע"מ, שילמו מס הכנסה, שילמו ביטוח לאומי, אין להם בחוק דמי אבטלה, אין להם שום דבר שיש לשכיר, לא דמי אבטלה ולא שום דבר אחר, רק את עצמם. הם השקיעו מכספם בתשתיות ולא יכולים לאכלס. ועל הביזיון הזה שהאוצר לא נכח פה, אני אדבר גם עם ראש אגף תקציבים, וגם עם החשב הכללי. הוא לא יחזור. אם יהיה לי זמן אפילו בפגרה, אני אכנס דיון על הדבר הזה, על הפיצויים העקיפים, ואני אבקש שהחשב הכללי והממונה על התקציבים בעצמו, שניהם יגיעו לדיון הזה עם פתרונות. זה יהיה התיקון היחיד לאירוע המחפיר של ביזיון מעמדה של הכנסת, וחוץ מהמכתב שמספר ליו"ר הכנסת על מה שקרה פה, גם מכתב לשר האוצר על מה שקרה פה, ודרישה שבדיון הבא על הפיצויים בשל שפעת העופות, ינכחו שניהם, החשב הכללי והממונה על התקציבים באוצר, לא אף אחד אחר, שניהם יהיו פה בדיון. אני רוצה, אני לא יודע אם אני אראה אתכם לפני חג הפסח, אני רוצה למרות הכאב, ולמרות הדאגה והעננה שמרחפת מעל החקלאות, ומעל ענף הלול באופן ספציפי, ומעל האירוע הזה של מגפת שפעת העופות שלא הסתיים, בכל זאת רוצה לברך אתכם שתשובו לביתכם, ותדעו שיש לפחות בית אחד בכנסת ישראל, שהוא פתוח בשבילכם, בוועדת כלכלה. אני רוצה לשבח את ענבר בזק, על הלמידה וההתמדה, והעקשנות, והעבודה המשותפת איתי, ויש עוד חברי כנסת שפעלו. ואתה צודק, המבחן של חברי כנסת ושרים זה לא בקטיושות, זה בשוטף, זה בשגרה, זה בהכנת החוסן הקהילתי, והחוסן הנפשי, והחוסן האזרחי והחוסן האזורי, ולא לבוא להצטלם כשיש תופים ורעמים וטילים, אלא לבוא לעבודה למען האזרחים בשעת משבר שהם נמצאים בו, כפי שקרה במגפת שפעת העופות. אז אני רוצה לאחל לכם חג שמח לכם ולמשפחה, אני מקווה שכל 85 המשפחות, לפחות יקבלו את התשלום הראשון הישיר, ועל העניין העקיף ועל אכלוס הלולים, ועל בעיות אחרות, אנחנו מתחייבים בפניכם שנעבוד בנחישות, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 12:13.